אנחנו ניגשים לדיון על ההנמקות וההסתייגוית שהוגשו להצעת חוק הדיינים, ולאחר מכן מיד להצבעות. אנחנו קובעים עד שעה 12:15 זמן הנמקות להסתייגויות.